צוהריים טובים לכולם, תודה לשבים ולשבות לישיבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי איתנו, תודה אדוני. נציגי ונציגות המשרדים: ממשרד הבריאות ד"ר שרון אלרעי פרייס, ברוכה הבאה, ד"ר

אנחנו עובדים על הדבר הזה כבר כמה זמן,

אם שמעתם אבל יש כל מיני מודלים שבודקים,

כל עוד לא נבנה מודל אחר זה יהיה נכון לכל יתר השינויים הדינמיים. אם בשבוע הבא אין לנו מודל חדש אז ממשיכים להשתמש באותם פרמטרים, ולהערכתכם מדינות נוספות

אנשים תכננו את הלו"ז שלהם לפי זה.

כי אי אפשר לדעת אם יכולים להחזיר אותו או לא, וגם את החופשות ואת הלו"ז. למה אין מדיניות ברורה?

ופתרון אחר הוא להגיד שמותר לנסוע רק למדינות ירוקות, או להגיד משהו אחר, אבל לייצר לקבינט מספר אפשרויות שהם יבחרו מתוכן. חבר הכנסת סעדי כיוון לעניין

חבר'ה, הנוסעים לצרפת לנופש בנורמנדי,

אולי אם היינו אומרים את זה על טורקיה כבר לפני שבועיים:

כרגע זה אפשרי ומי שרוצה לנסוע שייסע ויחזור לבידוד, אבל דעו מה המגמה, תחשבו פעמיים אם לא לבטל את החופשה המשפחתית זה לא נאמר בצורה ברורה

כי ברגע שזה נאמר סימן שצריך להגביר את ההסברה, זה תמיד נכון, אבל דווקא המודל הזה, כולו מתבסס על מדרוג, שהמדינה היא קודם כול באזהרת מסע ואז היא עולה לאזהרת מסע

הציבור לא מבין: חבר'ה, אתם שמים כסף על קרן הצבי אם אתם לא מבטלים את כרטיסי הטיסה. יכול להיות שאת זה צריך להגיד באופן ברור יותר אבל באמת במודל הזה מדינות כמעט תמיד זה נדיר, אולי רק בספרד קפצו ישירות לסיכון מרבי, כי הייתה שם איזו עליית תחלואה מטורפת, אבל בדרך כלל זה

לא כי הם נדבקים יותר אלא פשוט כי הם אלה שנוסעים. אנחנו מנסים לזהות את המדינות שבהן יש תחלואה גבוהה מאוד כי אנחנו מפחדים שם יותר מהווריאנטים. הבעיה היא שברגע שיש מקום עם תחלואה מאוד מאוד

אם הייתם יודעים שכל מי שחוזר,

באמת יושב בבידוד ואתם בודקים אותו, ואם אתם אומרים לו לעשות שלוש בדיקות ולא שתיים אז הוא עושה שלוש

ככל שעובר הזמן ולא מוצאים פתרונות אכיפה יעילים היכולת שלנו,

מודלים שקורסים. המודל הזה: תגבילו זכויות-יסוד כי או-טו-טו מתחילה אכיפה יעילה,

צריך לזכור גם את ההקשר של פסק הדין של בג"ץ בהקשר הזה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיטואציה שבסופו של דבר

אפשר להסתכל באינטרנט,

זה פשוט מדווח על כל הנתונים של כל המדינות. כל מדינה מדווחת למאגר העולמי הזה. בחלק

התחלואה במדינה, שלוש העמודות הראשונות מדברות בדיוק על הדבר הזה, מה המדינה מדווחת. אנחנו יודעים לזהות כבר באילו מדינות יש דיווחים מצוינים

מוכרח להתייחס כי אחרת העיתונאים יעלו גם עליי...

שמטפל גם בבקשות הספורטאים,

ביטחוניות וכדומה, הבקשות נשקלות בכובד ראש. ספורטאי לא ייצא למדינה בסיכון מרבי

כאשר אי השתתפות יכולה לגרום להרחקת

אני בטוחה שנערכים על זה דיונים. יש הרי פרויקטור ספציפי שנבחר, רוני נומה, שמתכלל את כל הדבר הזה, גם את החלקים הלוגיסטיים וגם את המדיניות האפידמיולוגית שלנו, ומנסה לעשות מכל הדבר הזה משהו מתוכלל יותר

הקריטריון הזה היה כבר בסבבים הקודמים של הוועדות. לכן מה שהיה

זה לא שעברנו מחדש על כל התנאים והעניינים. אלה דברים שגובשו כבר בוועדות הקודמות ונכנסו לשגרת

בסדר?

אני מבקש שבדיון שנקיים על הפעלת ההסכמון נקבל עדכון על נושא הצימוד האלקטרוני. תודה לנציגי המשרד לביטחון פנים.

מכיוון שיש פה אנשים מצוות הוועדה שיושבים כבר שעות רבות,

נעשה עכשיו הפסקה של 10

יש אפילו מי שמבקרים את הממשלה, גם בבית הזה וגם בתקשורת, וגם זה סופר לגיטימי,

חריפה. אבל כרגע מדיניות הממשלה הנוכחית היא לאור החיסונים למרות שיש גם בהקשר הזה שחיקה ללכת עקב בצד אגודל ולהתקדם בצעדים מדודים. את זה שמנו לנגד עינינו ואנחנו גם תומכים

כל הזמן מטריד שאומרים: בסדר, אתם עושים יותר בדיקות אז אתם מוצאים יותר חולים. מוצאים יותר חולים כי יש יותר תחלואה. תחילת הגל הייתה ביוני ואתם רואים שם איזה "פיק", שהיינו עם 28,000 בדיקות, ופתאום התחיל לעלות אחוז הבדיקות החיוביות, מה שהראה שאנחנו בעצם בתחלואה

ופילוח החיסוניות כמה מתוך המאומתים הם מחוסנים בשבוע האחרון כמעט 50% היו מחוסנים. בשקופית הבאה אני רוצה להראות את נתוני ה"רמזור". לאט לאט הולכות ומצטברות יותר רשויות שאינן ירוקות. זה מעיד על תחלואה שהיא לא מקומית ממוקדת אלא מתחילה להיות מפושטת. בשקופית הבאה תראו את האפקט על החולים

זו בעצם התשובה.

אני אסביר. עשינו בדיקה על יוני, מה הסיכוי של אדם מחוסן מאומת להדביק אחרים, כדי להבין האם אנחנו צריכים לשנות

האחת נוגעת לטווח הקצת יותר ארוך. האם אתם יודעים לומר,

בהנחה שהסוגיות התקציביות שהממשלה צריכה לעסוק בהן נפתרו, מבחינה לוגיסטית מתי להערכתם המערך הזה יכול להיות פרוס?

בהסכמה של ההורים. זה לא תנאי. זה משהו אחר. אני שואל על המימון. אמרה ד"ר אלרעי פרייס שיש ויכוח מי מממן את הבדיקות המהירות.

היא שבתקופת שנת הלימודים תנועות נוער,

פעולות ספורט, כל החינוך הבלתי פורמלי הוא לא חיוני, זה במסגרת הדוקטרינה של חיים לצד הקורונה אבל בלי חינוך לא

ארגוני נוער, פעילות תרבות וחוגים זה רק למשפחות שידן משגת לממן בכל שבוע בדיקות בכמה מאות שקלים? כי זה לא

זאת לא הסיבה שצריך לחסן את הילדים. יש פה שתי סוגיות: סוגיה קצרת מועד היא מה קורה בין הגילאים 12 16 עד פריסת הבדיקות? לשם

כרגע התו הירוק לא מופעל על כולם.

בינתיים אין את זה. ד"ר אלרעי פרייס, מה הסיבה לנסיגה מבדיקות ה-PCR? אין סיבה לנסיגה.

העלות של בדיקת PCR היא בערך פי שלושה מבדיקה מהירה ואי אפשר להעמיס, בטח כשאנחנו לא בתחלואה שהולכת ועולה, כשלכל המאומתים ולכל המגעים שלהם ולכל חוזרי חו"ל צריך

לא הייתי בדיון הקודם ולכן אגיד את התקנות כפי שהן כתובות כרגע, ואין לנו שום כוונה לסגת מהן. לגבי התו הסגול - - - התקנות

ללא מחוסנים מעל גיל 12 מימון פרטי ובדיקות מהירות.

לגבי התו הירוק ילדים מתחת לגיל 12 בעצם לא רלוונטיים לתו הירוק ולכן סוגיית המימון לא רלוונטית.

תרשה לי, אני אמשיך ואז תקבלו את כל התשובות. ניסיתי לענות תשובה שלמה מן ההתחלה ועד הסוף. יש מקור הסמכה לתו הירוק בכלל. כבר בתו הירוק הקודם ניתן פטור לתינוקות עד גיל שנה כי חשבנו שבאיזון הכולל הטלת נטל - - - אני יכולה להסביר את זה. זה לא נטל. פשוט תינוק עד גיל שנה צמוד להורים שלו ולא מסתובב ומדביק

מה המשמעות? יש דין ודברים עם משרדי הממשלה.

יש פה כמה סוגיות.

נוקב בתאריך 8 באוגוסט בשל סיבה אחת, כי ביום הזה חל השינוי הדרמטי במשטר

ואנחנו מבינים שאין עמדה ממשלתית בהירה מי משלם עבור הבדיקות, אבל אני לא חושב שנציגי הקואליציה בוועדה תומכים בביטול מדיניות הממשלה בהרחבת התו הירוק,

התקנות האלה זה בעצם מדיניות שנכנסה בחצות

נקבל מכם תשובה ברורה לגבי עמדתכם בנושא ההסמכה. אם נצטרך נכנס כמובן את הוועדה. יש גם את יום חמישי הבא. ליום שישי אני מקווה שלא נגיע אבל נתכנס,

גם ביום חמישי. אני מציע שלא תשתמשו בעניין הזה

הראשונה שביניהן היא ההרחבה לאזור הישיבה במבנה בבית אוכל. אנחנו כמובן מבינים את זה כפי שזה, למסעדות, ברים ובתי קפה,

הכוונה הייתה גם לחדרי אוכל

אבל דעתי גם לא נוחה בהותרת העניין לפרשנויות לאורך זמן. אתם מהירים מאוד בהתקנת תקנות. אנחנו נאשר את התקנות במועדים שעליהם דיברנו, תוך אמירה לפרוטוקול, שכבר נאמרה, לגבי המקומות האלה שהם קצת בין לבין, יש להם גם מאפיינים כאלה וגם מאפיינים כאלה. בסופו של דבר הכותל הוא לא בית כנסת פעם ראשונה שתצטרכו להסכים איתי לאמירה הזאת. מה שפה קורה, אני אומר לך, זה הכול מלמעלה מכוון... אני רק מצטט את רבותינו מן המליאה לפני שבוע שאמרו שהכול מכוון מלמעלה, גם דברים שמגיעים למליאה ולוועדה. כדאי שאני אפסיק עם זה. אני מבקש ממשרד המשפטים התייחסות לנושא המקומות הקדושים, ולא בדרך הפרשנות. אם צריך להכניס תיקון בתקנות תכניסו ונאשר אותו. כולנו פה תמימי דעים. מדובר על מקומות קדושים לכל הדתות והעדות, אם כבר. הכוונה לשלושה מקומות קדושים. אני לא יודע, שווה לחשוב. אני באמת אומר: מה דינו היום של קבר הרשב"י במירון? בראש חודש אלול יהיו שם יותר מ-100 אנשים. האם הפרמטר הוא שאתה עובר בדיקה בכניסה, שזה תחום בגדרות? כמובן בלי קשר לאסון הנורא. מה ההגדרה? יש שטח שחלקו כן, חוץ מכל מתווה מירון, ל"ג בעומר וראש חודש אדר, ב-ז' באדר גם יש איזשהו מתווה לא הייתה התייחסות או החרגה מפורשת. החרגנו את שלושת המקומות הקדושים לשלושת הדתות. בסדר גמור. תחשבו בבקשה על הנקודה הזאת כדי שלא ניכנס לדיון ציבורי שהוא לא ראוי. מקומות קדושים הציבור צריך לדעת, מנייני תפילה ומקומות קדושים, לאן הוא יכול להגיע בבטחה וכולי. נברך על המוגמר ונקרא את התקנות.

לכל מי שהשתתף במרתון. אני רוצה לומר שבצד חיוכינו לקראת שעת ערב, נאמרו פה הערות משמעותיות מאוד בעיניי למשרדי הממשלה הרלוונטיים, גם בעניין ועדת החריגים, עו"ד אזריאל. אנחנו מצפים לתשובות בנושא הסעיף ההומניטרי, פרסום ברור של דרישות המסמכים וכניסת ייעוץ משפטי. כל השאלות של הוועדה נרשמו. נושא המתווה החדש של משרד הבריאות והבהרת המתווה החדש. והבקשה לאותת לציבור מה המדינות בסיכון. נאמר כאן שזה ייאמר פומבית. זה כבר פורסם בוו'יינט. טוב מאוד. בשביל זה נשאלנו. וגם העניין של האכיפה על ידי המשרד לביטחון פנים.

שמוועדת החריגים אנחנו מצפים לתשובה מהירה עד שבוע הבא בנושא חריג העיתונאים. בבקשה, הקראת התקנות. רק תאמר לנו מה אנחנו מקריאים. אולי צריך לציין בהקשר הזה, יש חלק מן החריגים שלא צריכים לעבור ועדת חריגים. אני מבין שזה גם אחת השאלות שנבחנות, האם זה יהיה חריג אוטומטי. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), התשפ"א-2021 "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23,

25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן,

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה, "אישור "תו ירוק"" אחד מאלה: אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 3(א) לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן, תעודת מחלים או מחוסן, אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל. "בדיקת קורונה מיידית" בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, "גוף בודק" גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה, "הוראות המנהל" לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, "המנהל" כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה, "מחלים או מחוסן" מחלים כהגדרתו בצו בידוד בית; "מקום ציבורי או עסקי" מקום הפתוח לציבור,

לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בין-לאומי כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי," הם כרגע בתוקף, התקנות האלה של ועדת הכלכלה, על הגבלת שדות תעופה וטיסות,

הן בתוקף והן אושרו ביום שלישי. ""צו בידוד בית" צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת

"תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, "תחנת תחבורה יבשתית" כל אחד מאלה: מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש"ס-2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961 , לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור, "תעודת מחלים או מחוסן" אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית." מה שאני מקריא עכשיו זה עוד התקנות משבוע שעבר. זה התו השמח. "חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב"תו ירוק" לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המפורטים להלן, המצוי במבנה ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, או לתינוק עד גיל שנה, אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה, שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשה של מזון, מועדון או דיסקוטק, לעניין זה, "מועדון" מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואמנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;" אגב, דיסקוטק זה מושג יותר של הדור שלנו. אני חושב שהיום כבר לא משתמשים בביטוי הזה. בצו רישוי עסקים עדיין משתמשים בו. " מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון, האמור בתקנת משנה (א) יחול גם לעניין אירוע או פעילות כאמור בפסקאות (1) עד (3) באותה תקנת משנה המתקיימים חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח." ד"ר אלרעי פרייס, תודה על הזמן הרב שבילית איתנו. שיהיה סוף שבוע, עד כמה שאפשר, של החלפת כוח. שבת שלום ותודה. אנחנו נמשיך בהקראה. "אופן קבלת אישור "תו ירוק" ובדיקתו במקום ציבורי

באחת הדרכים האלה: בפנייה מקוונת למשרד הבריאות, באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום, באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה," למה זה? אם כבר כשמתקנים, למי שאין לו פקסימיליה, שגם פה ישלחו בדואר אלקטרוני. דרך המוקד אפשר או באימייל באופן אישי או בדואר, ויש את המענה הקולי שהוא מענה אוטומטי. אבל גם אז אפשר מהאימייל באופן אוטומטי. אני לא מבין למה סתם להגביל? מי שמעדיף אימייל שיפנה למוקד ולא למענה הקולי. אם אפשר לפשט את זה ולאפשר שלא משנה באיזו דרך - - - הכוונה הייתה להבהיר שיש גם דרך לקבל באופן לא מקוון למי שאין לו גישה לאינטרנט. אבל אם אדם לא מגיע למוקד אלא מגיע לאותו מענה קולי שהוא יוכל לקבל גם באימייל. " בדרכים נוספות שיפורסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות. אישור "תו ירוק" יכלול פרטים אלה: שמו של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית, מועד פקיעת תוקף האישור, אמצעי לאימות האישור." זה הברקוד? כן. " הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה: הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות, הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2). סריקה של אישור "התו הירוק" כאמור בתקנה 4(ב)(1) המופיע על גבי מסמך כאמור בתקנת משנה (ג)(1), תתבצע כמפורט להלן: קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן, אמצעי הסריקה); (2) בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה,

רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מיד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור "התו הירוק" עצמו. הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום. המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה: אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3(ג)(1) לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3(ד); אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה. האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום. מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום, המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו, המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום." אחר כך לשטח של המקום יש השלכה על גובה הקנס. "הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור מחזיק או

אלא בכפוף לקיום הוראות אלה: המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום, אם יש במקום מערכת כריזה, המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה." שוב אני חוזר, אמרנו את זה גם בישיבה הקודמת, הסיפור הזה של המסכות חל על כל המקומות, גם מקומות שלא כפופים לתו ירוק, תו שמח, כל סוג שהוא של תו. כל הדבר הזה של הממונה והכריזה זה חל על כל המקומות הציבוריים או העסקיים שכפופים לעניין המסכות. "הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה: הוא מחלים או מחוסן, הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, הוא תינוק עד גיל שנה, הוא מפעיל המקום או מי מטעמו,

עונשין העושה אחת מאלה,

קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין: המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, בניגוד לתקנה האמורה:" יהיה קנס נפרד לכל אחד מאלה " שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר, שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר, שטח המקום עולה על 500 מ"ר, המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שלא הציב שלט כאמור בתקנה 4(א); מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1); מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2); השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 4(א): מחלים או מחוסן, אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, תינוק עד גיל שנה, מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום. בתקנה זו, "מפעיל" מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק, בעל הרישיון או ההיתר. עבירה מנהלית עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב,

עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם." צריך לשים לב שזה אומר שכל הקנסות שנפרט עוד מעט פשוט מוכפלים אוטומטית כאשר אתה עושה עבירה חוזרת.

בתנאים מסוימים. התנאים של חוק העבירות המנהליות הם שחלפו המועדים.

סליחה, לפי המועדים שנקבעו בחוק העבירות המנהליות.

הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המנהליות, פקח עירוני לרבות פקח מסייע שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011, עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים,

עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים), התשס"ח-2008. סמכויות שוטר לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה: להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן, למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות, תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באב התשפ"א (21 ביולי 2021)." אלה תקנות שכבר נכנסו לתוקף ביום רביעי שעבר. "תוקף תוקפן של תקנות אלה עד יום

גם התיקון של התו הירוק,

כי זה בעצם אותו קובץ תקנות, התוקף הוא עד 7 באוגוסט 2021 לפי מה שהוועדה רוצה לאשר. בתוספת זה הקנסות על העבירה של הפעלה של מקום ציבורי. זה לפי השטח. אם זה מקום שלא עולה על 100 מטר רבוע 5,000 ש"ח על המפעיל, אם זה בין 100 מטר רבוע ל-500 מטר רבוע זה 7,500 ש"ח על המפעיל, ואם זה עולה על 500 מטר רבוע הקנס הוא 10,000 ש"ח על המפעיל שפתח אותו למי שלא הציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית. אלה הקנסות לפי גודל המקום. אחר כך מי שמפעיל מקום ציבורי או עסקי ולא הציב שלט, מוטל עליו קנס של 3,000 ש"ח, אם הוא הכניס אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה זה קנס של 1,000 ש"ח, אם הוא לא תלה שלט על מסכה הקנס הוא 1,000 ש"ח, וזה אולי הכי משמעותי לציבור הרחב: מי ששוהה באחד מן המקומות האלה שבהם אתה חייב לפעול לפי תו ירוק או תו שמח ואתה לא פועל לפי מה שכתוב מוטל עליו קנס של 1,000 ש"ח. זה יורד גם לשאלת ההסמכה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. "תוספת תוספת (תקנה 8 ו-9) טור א' העבירות המינהליות טור ב' קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים 7(א)(1)(א) 5,000 7(א)(1)(ב)

1,000

1,000" אנחנו ניגשים להצבעה על קובץ התקנות הזה, בהתאם לתוקף המעודכן.

מי נגד?

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

אישור על תו צאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה,"; אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא: ""ילד" מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים,"; ההגדרה "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" תימחק. תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות במקום

"(א2)על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין בית מלון,

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR.";" זאת אומרת שלא

7א ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן, החוק), ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה

חבריי וחברותיי, אני רוצה להודות לכולם על סדרת הדיונים. בצד מתן האפשרות לממשלה לממש את מדיניותה בתחום הגברת ההגבלות על הציבור כדי להתמודד עם גל התחלואה הרביעי, עלו כאן שאלות משמעותיות מאוד שהובילו לקיצור תוקפן של התקנות אל מול הבקשה המקורית של הממשלה. יש לממשלה קשת סוגיות להידרש אליהן, גם בהקשר לוועדת החריגים, גם בהקשר לתחום האכיפה ואמצעי האכיפה, ובמיוחד לשאלת ההסמכה החוקית והעמדה המוסמכת של ממשלת ישראל לגבי הנשיאה בעלות הבדיקות המהירות החל מ-8 באוגוסט. ככל שהממשלה תבקש להביא מתווים חדשים או תקנות חדשות בשבוע הקרוב, כמובן נעמוד לרשות הממשלה ונידרש לנושאים האלה. אנחנו כמובן יוצאים מתוך נקודת הנחה שהערות חברי הוועדה שנאמרו כאן היום יילקחו לתשומת לב כל המשרדים הרלוונטיים בממשלה. אני רוצה להודות לכולם, לצוות הוועדה, לסדרני הכנסת שנמצאים פה בשעה מאוחרת ביום חמישי ולכל מי שסייע בהפעלת הישיבה הזאת, תודה לכולם. שבת שלום.